יום רביעי בשבוע, ט'

על סדר היום תיקון הסכם בדבר מתן מענק בשל תקופת אבטלה ממושכת לאור התפרצות נגיף הקורונה החדש. לפני שבועיים אישרה הוועדה מענק בסך 2,000 שקלים